צהרים טובים לכולם.

החשוב ביותר לעתיד הספורט הישראלי ולעתיד ילדי מדינת ישראל, לא רק לספורט

מי שרוצה לדבר אני מבקש דרך אוריין שיושבת פה, להגיד לה את השם, היא תעביר לי את זה ולכל אחד תהיה זכות דיבור וככה נקדם את הדיון.

בבקשה. (באמצעות מצגת) תודה לך, אדוני היושב-ראש.

אני אגיע מהר מאוד לעיקר כי השקפים הראשונים הם בעיקר

לסגירת קצוות עם משרד האוצר ומשרד המשפטים

אז אנחנו למעשה בשלב האחרון של הכנת התכנית. בישיבה שישבנו עם כל ענפי העל והמועדפים, למעשה קיבלנו מהם את הצרכים ל-10 השנים

העלות של ההקמה היא כמעט כפולה למעלה מ-20 מיליארד שקל,

בתמיכות אם לקחנו תמיכה ממוצעת לאולם אז זה בערך בין 10 ל-12 מיליארד שקל פער רק למוסדות חינוך. ולכן,

הוא יהיה איש שלהם אצלנו ואיש שלנו אצלם.

הוא לא רק יהיה שלנו,

הוא יהיה ממספר - - איזה משרדים מעוגנים אתכם בשולחן

אנחנו רוצים לעשות את זה גם עם נגב-גליל - - שוויון חברתי זה תכנית

בריכות עם מזרקות גם. עד סוף השנה, אני מבטיח לך

מיפוי הרבה יותר מדויק.

נעשה את זה גם מול האיגודים, זו אחת מהמסקנות שלנו. טוב, עשינו את זה כדי לסייע לנושא של רצועה נפרדת לחברה הערבית בכללותה, אז היו חייבים הצדקה משפטית כי איך תפריד את

למדנו באירופה, במיוחד בהולנד, שבונים לגובה.

שקומה חמישית זה מגרשי כדורסל וכדוריד, אתה יורד קומה

לסייף, לכל אלה שהציוד משמש כמתקן. אירועים בינלאומיים אנחנו גם לזה נותנים כארבעה מיליון שקל לשנה. המשמעות היא שזה רק לאותם אירועים שהם ברמה של אליפות עולם או אליפות אירופה.

יהיה תקציב תחזוקה בצד אצל גורם חיצוני, המתקן לא שורד אחרי כמה חודשים. אלה עובדות שאני מכיר לצערי הרב מהרבה מתקנים בארץ. בתי הספר, ופה צריך ללכת עם משרד החינוך

תודה רבה. בהצלחה לכולנו, ושיהיה לכם רק דברים יפים וטובים.

לפני שחבר הכנסת בליאק יתחיל לדבר אני רוצה לומר שני משפטים: חבר הכנסת

זו לא שיחה ראשונה, זו לא פגישה ראשונה בנושא. יש פרוטוקולים ואני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו פה בישיבות הקודמות,

ואפנה אותם

אז קודם כל, שמחתי לשמוע שאתם מעדכנים את האומדנים של מתקני הספורט כי הפער הוא בין האומדנים לבין מחירי השוק זה בין 100% ל-150%. אז אני מקווה מאוד שאתם גם תעדכנו

הרי יש פה פערים של עשרות שנים ודובר

מאות אצטדיוני אתלטיקה או כל המתקנים הבסיסיים שיש במזרח אירופה, אנחנו לא מדברים על ארצות-הברית. יש פה הזדמנות פז כדי להשלים את

הוא אמר לי 35 מיליון, וכל ה"טוטו" - - יש את ההסכם. הוא קיבל 50 מיליון ועוד 15 מיליון על ה - - - שנקרא "טוטו טרנר".

לפני שחותמים על התכנית כי אני לא מאמין שעכשיו הם יוכלו לעשות הרבה, ואני מקווה שכן אבל אחרי שהתכנית חתומה אתה לא יכול לעשות שום דבר. אני אחזור אליך אבל אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאמיר סולרסקי. אהלן. שנים הייתי ראש רשות הספורט של ראשון-לציון ואני חבר ועדת

אני חושב, סימון, שצריכים לדון בנושא של הקמת חברה כזאת,

לא מעט רשויות פונות למשכ"ל, אני לא רוצה

זה נתן לי את האופציה וקידם אותי לטוס ולעשות את הקריטריון לאליפות אירופה ב-3,000 מכשולים, ויש עוד ספורטאית שגם גרה באזור הדרום,

ויסמן. גם היא צריכה להגיע לראשון-לציון כדי

וזה

מגיעה שעת אחר-הצהריים, שישה מסלולים שבהם שוחים מנויים, בין אחד לשניים במסלול,

ושני מסלולים שבהם 40 ילדים אוכלים אחד את השני, אחד על השני בשביל לשחות.

כמובן שצריך לראות אם זה תקני בארץ וצריך את כל

התחלנו עם זה כבר. זה מאוד חשוב. גיא מאיגוד הקשתות, בבקשה. תודה

לפניו היה בחולון וכך הלאה. זאת אומרת, מזמן מזמן לא הוקמו היכלים. זה מיועד לקבוצות בליגת העל? כן. שאול אני אגע בעניין רוחבי, כל הנושא של סביון מול רהט. אני אגיד בקצרה שמי שאומר שדין סביון כרשות חלשה וכדין רהט, אני אומר לכם ואל תפגעו אתם לא חיים את המציאות הזאת. בסביון עצמה, ואני מבקר שם מדי פעם חברים, יש יותר בריכות שחייה אולימפיות מאשר בכל המדינה. יותר מגרשי טניס, יותר מגרשי כדורגל בחצרות של החמישה דונם. מי שמצלם צילום של סביון מלמעלה לא צריך שם שום מתקן. התושבים לא צריכים, יש להם את הכל בבית. אז ברהט, בריכה אחת נבנתה בכל היישובים הבדואים בדרום, שמשרתת את כולם. וזה משרד ראש הממשלה בנה אותה, נכון? לא, משרד החקלאות עם אורי אריאל ואנחנו סיימנו. אבל תבינו שככל שהלמ"ס גבוה יותר, ואני אגיד לכם דבר אחד שתבינו: נכון שיש רשויות שהחוסן שלהן הוא חלש, רשות בלמ"ס שמונה, תשע, אבל אז לתושבים מה זה למ"ס גבוה, שלתושבים יש הכנסה גבוהה, והמשמעות היא שיש להם אלטרנטיבה לעלות על שתי המכוניות שלהם ולהגיע ליישוב אחר, מה שללמ"ס אחד ושתיים אין. תחשבו על זה שלילדים בלמ"ס אחד ושתיים אין את האופציה לצאת מהיישוב, ומי שמבקר ברשויות בלמ"סים נמוכים, ואני עושה את זה הרבה ואתם מכירים אותי, אתם צריכים להיות הראשונים שתגידו: תתנו, כי הפערים הם כאלה שאחרי שנשקיע 10 שנים, נצטרך עוד 10 שנים ולא נגיע למה שיש ביבנה ובלוד. זה לכל המדינה, זה לא קשור - - אני מסכים אבל הפרוסה שלנו היא קטנה. העוגה שלנו זה עוגייה, זה סלסילה. חבר'ה, אם יהיה לנו מיליארד שקל בשנה, נדבר אחרת. כשיש 260 מיליון, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. מי שחושב שאנחנו יכולים להיות גאונים גדולים כשיש בתוך זה את התקציבים האלה לא יכולים. אנחנו יודעים שזאת בעיה. אגב, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה ב"טוטו". ה"טוטו" חילק 160 מיליון שקל בשנה. מילה אחרונה למימושים המימושים, ואנחנו בדקנו, מ-16 עד 18 אנחנו עומדים על מימושים בסדר גודל של 80% ממוצע. בלמ"סים הנמוכים של אחד עד ארבע זה 78%, בלמ"סים הגבוהים זה 86%, ב - - - זה 14% של הרשאות, מה שלא הצליחו לבצע, הורדנו את התהליך, מה שבתהליך, מה שסיימו וכך הלאה. זאת אומרת שזה מימושים של ביצוע גבוהים מאוד. ולבסוף, מי שאמר שאנחנו כמה שנים לא יצאנו בקולות קוראים זה טעות. כבר בשנה הראשונה שלנו, ב2019 יצאנו עם 330 מיליון שקל הרשאות שניתנו. מיצינו יותר מ-100% מהתקציב שהיה כי הבאנו עוד כספים, וב-2021 הוצאנו 530 מיליון שקל הרשאות. תחשבו על הסכומים האלה 530 מיליון בדצמבר האחרון הוצאנו הרשאות. אז כן הוצאנו, עשינו משהו. להגיד שלא עשינו? אנחנו מנצלים את כל התקציב שלנו. אנחנו לא רק מנצלים, יש סיכום שכל מה שמתבטל, וכדאי שתדעו את זה, גם בתכנית החדשה כל מה שמתבטל חוזר לתכנית, הוא לא חוזר לאוצר. זו חריגה מאוד גדולה מהעבודה של האוצר. אבל בעבר זה לא היה ככה. אני לא יודע מה היה בעבר. לא, אני שואל מה היה בעבר. אצלנו זה מ-2019? לא, לפני 2019. אתה מקום המדינה שם. מה היה ב-2015? אני מ-85 הייתי מול ה"טוטו" עם רות סגל. אבל תקשיבו כסף של התכנית חוזר לתכנית. תודה רבה, דני. תתייחס גם לשאלות שהעלינו בנושא - - אני חייב לסיים, יהיה דיון המשך, זה דיון ראשון. אני חייב לסכם את הישיבה: אני מודה לכל מי שהגיע לדיון, לאנשי מינהל הספורט, לאנשי מחלקות הספורט בערים. סולרסקי שהגיע, היה לי חשוב מאוד שהוא יגיע, לחצתי עליו מאוד. תראו, הכותרת שכולנו מבינים מהדיון הזה אין לנו כסף. אין לנו כסף. אנחנו, ילדי הספורט, חייבים הרבה יותר כסף, ואני אעשה כל מאמץ, יחד עם שר הספורט חילי טרופר שהוא באמת שר מדהים שמבין, שהוא על זה,